אני פותח את הישיבה, נעשו עוד כמה התאמות ואני מבקש מהיועץ המשפטי להציג את ההסכמות. אני אציג באופן כללי. להציג את ההסכמות, בבקשה. לגבי ועדת המשנה של המועצה הארצית סוכם בדיון שבעצם בנוסף למשקיף מטעם הרשות המקומית הרלוונטית, יצורף משקיף מטעם משרד הכלכלה, מטעם שר הכלכלה. בנושא של השימושים הממשלתיים, לאחר דין ודברים שהתקיים עם נציגי הממשלה, בעצם גובש נוסח חלופי לשלושת הסעיפים שבהם מדובר. בגדול, מה שמוצע כרגע על ידי הממשלה ועל דעתנו, כייעוץ משפטי לוועדה, זה להגדיר שלושה מצבים שבהם סליחה, תחילה יש הצעה להפריד את השימושים שהם שימושים ממשלתיים מובהקים מאותם שימושים שהם שימושים שאינם מובהקים, שיכולים להיות גם בעלות אחרת ולאו דווקא בניהול ובבעלות המדינה, יש להפריד את רשימת צרכי הציבור בסעיף 188,